בוקר טוב, חברים. אנחנו מתחילים את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא חשוב מאין כמותו, שיש בו פיקוח נפש ומאמץ ממשלתי למנוע את אחת התופעות הקשות ביותר, פגיעה בילדים